בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה והקליטה והתפוצות. היום 20 במרץ 2023, כ"ז באדר תשפ"ג. הנושא הוא גזענות ואלימות כלפי עולים חדשים. הישיבה הזו היא ישיבת ועדה שלישית